בוקר טוב לכולם, היום ה-22 במרץ 2023 כ"ט באדר תשפ"ג. אנחנו מקיימים ישיבה משותפת של ועדת העלייה הקליטה והתפוצות ביחד עם ועדת כלכלה בנושא התנהלות

פשוט את כדוגמה להרבה חיילים שזה קורה להם. למה יש לך חובות ובאיזה סכום ואיך את מתנהלת מול הבנקים? בקצרה כי ממש אנחנו קצרים בזמן. יש לי חובות מול כל החשבונות שלי, שכר הדירה, הכל.

כאשר מגיעים להסדר עם בנק או עם חברה אחרת

אשראי, כמו חברות כרטיסי האשראי למיניהם, בדרך כלל הסדר הפשרה יכלול מתן הלוואה. משהו, אגב, שלא קורה עם נושים אחרים. זאת אומרת, לדוגמה עם חברת

התאמות מסוימות בכלל, שוב אני אומר לכלל האוכלוסייה, שאנחנו בודקים וזה כרגע מול לשכות האשראי, להוריד בחלק מהמקרים, נגיד סתם דוגמה לקוח נפתח לו תיק בהוצאה

אפילו לפושעים הכי גדולים נותנים פה חנינות, לפעמים קוצבים את עונשם.

אז אי אפשר לתת בעניין הזה? רגע נשיא המדינה לא יכול לתת חנינה פה? אה, באמת

מתוכם 54% כאלו שעלו בגפם לארץ. אלו נקראים חיילים בודדים מובהקים, ויש לנו עוד 46% מהם שהם חיילים בודדים חסרי עורף משפחתי, כאלו שהקשר עם הוריהם הוא כמעט ולא קיים מכל סיבה

כי אם צה"ל יודע להעביר את המידע למשרד

אז אין שום סיבה שהוא לא יוכל להעביר מידע למוסד ממשלתי

ואתם אצלכם, מסמנים בכוכבית וכותבים שהחוב נוצר בזמן שירותו של אותו חייל כחייל בודד בשירות

והבנקים כבר ידעו לקבל את ההחלטה.

כזה מסובך נראה לי. אם יורשה לי, אני חושב גם שאנחנו צריכים רגע לבחון את עיקול התשלומים שמגיעים מצה"ל.

על זה כבר

ויש לה, לאור סיטואציה שנוצרה, גם בעיה בדירוג. אבל נתונים בדירוג האשראי לא נשמרים כל החיים. גם אנשים שפושטי רגל.

שלוש שנים, בוא תן לי,

אז פה אנחנו צריכים לתקן או את התקנות,

וזה ישפיע גם על ההעברות של ביטוח לאומי.

כאשר לבן אדם יש הלוואה והוא לא עומד בה,

בינתיים הרווח שלהם עבר ל-20 מיליארד שקלים בשנה, לפני שש שנים היה 6 מיליארד.

ואנחנו כן חושבים שכדאי שתביאו בחשבון את הצעדים שנעשו על ידי בנק ישראל בהיבטים האלו. לא לוקחים. אם אתם לא תעשו את זה, אנחנו נדאג לזה בחקיקה. אין בעיה, אתם לא עושים את לנו טובה. אני אהיה יותר עדין מחבר הכנסת ביטן, להתייחס ל-3,000 חיילים בודדים מתוך אוכלוסייה של ששה מיליון איש. לא ביקשנו להחריג פה 10% מהאוכלוסייה. חייל בודד, ריבונו של עולם. מה אתם רוצים? משרת את המדינה כחייל בודד, אתם לא מוכנים ללכת לקראתו? אז לקראת מי תלכו?

אני מבקש, אני באמצע סיכום, וזה הסיכום שלנו. אנחנו נוציא מכתב ואחנו נדרוש גם ממכם, אנחנו גם נפנה לנגיד בנק ישראל בעניין הזה, שאתם תפנו לבנקים כדי להסדיר את הנושא הזה.

בדירוג האשראי הבנקים צריכים לתת התייחסות מיוחדת ולהבין שחייל בודד שסיים שירות צבאי הוא בתחילת חייו, וצריך לתת פה את הבסיס במובן הזה. גם פניה לסיווג ההלוואות כפי שציין הבחור פה, שכשכבר נותנים הלוואה לאותו חייל בודד,

אז כן יש חובה לנהל חשבונות ביתרת זכות, ולאפשר שימוש ב-Debit. דיברה פה הבחורה הצעירה שהיא לא יכולה לקנות בסופר, אז זה משהו שלא ברור לי איך זה קורה, כי אפשרות לכרטיס Debit חייבים לתת לה. אוקיי, תודה רבה. הישיבה נעולה. אנחנו נחדש את הדיון בישיבה הבאה. הישיבה ננעלה בשעה 09:57.